אני מתכבד לפתוח את הישיבה, ישיבת המשך.

התחלנו בישיבה הקודמת בכל מה שקשור לאנטישמיות ברשתות החברתיות.

תגידי כמה מילים על ההתפתחויות מהישיבה